אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. הנושאים שלפנינו על סדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק למניעת כלבת, מטעם הממשלה. נידונה בקריאה ראשונה. הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת של חברת הכנסת שרן השכל. מיזוג ההצעות. יש מישהו שרוצה לומר משהו לפני שעוברים להצבעה? מי בעד מיזוג ההצעות ירים את ידו.

ההחלטה התקבלה. בקשת יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק בתי המשפט, מס' 1139 והצעת חוק בתי המשפט של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד, רוב נגד, מיעוט נמנעים, אין הבקשה למיזוג נתקבלה.

3. ערעורו של חבר הכנסת נחמן שי על החלטת יושב-ראש הכנסת וסגניו שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר-היום סעיף 3 ואחרון על סדר-היום. איפה נחמן?

אם המערער לא נמצא, מה עושים? תקנון הכנסת קובע שאם חבר הכנסת נעדר מהישיבה שבה דנים בערעור שלו - - - הנה,

הוא פה. תמשיך. תמשיך. רואים אותו כמי שלא הגיש ערעור.

נמצא פה זה כאילו הוא לא הגיש את הערעור,

יכולתי.

אבל זהבה הצילה אותך. אחמד טיבי שמעתי שהוא צריך להגיע, לא? איפה אחמד טיבי? הוא צריך להציג את עמדת הנציגות. מה התקנון אומר על זה, אדוני היועמ"ש?

רצוי לא,

אנחנו רוצים את סגן יושב-ראש הכנסת, שיהיה פה. איפה חבר הכנסת טיבי? בבקשה, אני מוכן, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני מוכן. הזעקתם אותי מישיבה. אני צריך את סגן היושב-ראש. בבקשה, אדוני היושב-ראש, אני מוכן לדבר. היושב-ראש, אני מוכן. היועץ המשפטי, אם סגן היושב-ראש לא נמצא,

מה עושים? אני אסביר. רגע, אני צריך את סגן היושב-ראש. אני יכול בלעדיו? שאל יושב-ראש הוועדה אם קיימת חובה בתקנון שסגן יושב-ראש הכנסת ייצג את עמדת הנשיאות בוועדה. תקנון הכנסת לא קובע חובה כזאת.

שיהיה סגן יושב-ראש בוועדה, אבל אין מניעה לדון בערעור גם בהיעדרו. אז אני אסביר את הנושא. אפשר? אחת הפרשות הקשות ביותר בתולדות מדינת ישראל היא פרשת 3,000. אני לא מדבר על ההיבטים המשפטיים שלה, הם יידונו בבוא הזמן, אם יידונו בכלל בבית משפט. אני מדבר על שני נושאים. ההצעה הייתה לדון בהיבטים המוסריים,

לא בהיבטים המשפטיים, לא באנשים המדוברים. פרשת 3,000. אני חושב שיש שם שבר ערכי ומוסרי שנוגע באמון של הציבור במערכת הכי חשובה שלנו חשוב להדגיש את זה מערכת הביטחון וצה"ל. אמרתי לעצמי אני לא רוצה לגעת, אני לא דואג מי יוגש למשפט ומי לא,

האם אדוני יודע שכדי לקבל החלטה בנשיאות שהנושא שלך יעבור לדיון מהיר יש יתרון בכך שמספר חברי כנסת ממספר

אין אדם במדינת ישראל נכון להיום שלא מכיר את - - - זה לא רק חשיבות הנושא.

הוא רוצה שיהיו עוד.

יש משמעות למספר היוזמים - - לא, אין.

- - ולאיזה סיעות הם משתייכים. ככל שיש מספר יוזמים גדול יותר ומספר סיעות גדול יותר - - - אבל זה לא הכרחי. לא אמרתי שזה הכרחי, אבל יש לזה משקל וכובד בקבלת ההחלטה. חד משמעית. לפעמים הנושא בחשיבותו הוא מה שצריך להכריע. אני אפתיע. מהי עמדתי. קודם כל היועץ המשפטי.

כן, אדוני היועמ"ש, דן מרזוק, בבקשה. אתה רוצה לומר משהו? לא. אחמד,

עמדת הנשיאות בבקשה. הנשיאות מתנגדת.

מתנגדת. למה? לערעור? דווקא אותך שלחו, טיבי. האם חבר הכנסת טיבי יצביע יחד עם עמדת הנשיאות? אני רק אומר במילה תקנון הכנסת קובע לעניין אישור הצעות דחופות לסדר-היום שלא יאושרו דיונים בהצעה דחופה אם מובאים לפני הכנסת באותו שבוע הצעה לסדר-היום או שאילתה דחופה או הצעה להביע אי אמון בממשלה בנושא דומה. השבוע הזה, היום, אמורה לעלות במליאה הצעה רגילה לסדר-היום של חברת הכנסת תמר זנדברג, שהכותרת שלה היא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת פרשת השחיתות ברכש הצוללות. חשוב שוועדת הכנסת תדע שהנושא הזה יידון השבוע בכנסת, וזו יכולה להיות עוד סיבה שבגללה נשיאות הכנסת בחרה שלא לאשר את ההצעה הדחופה. כמובן שלוועדת הכנסת יש סמכות לאשר את ההצעה הדחופה. בניגוד למקובל לאחרונה, אני מכבד עמדתם של יועצים משפטיים. אותם ואת עמדותיהם, אבל אני חושב שזה לא משנה לנו. הצעת אי אמון טובה, שכתובה כאן. אני גם רוצה לראות המשך. אני מקווה שמהצעה לסדר היא תועבר לוועדה ויתקיים דיון מעמיק וחשוב בוועדת חוץ וביטחון.

עמדת הנשיאות היא? חבר הכנסת טיבי. אני אפתיע, ואני אהיה ממלכתי.

בשאיפתו להיות ראש הממשלה יום אחד. הוא בוחר בדרך הממלכתית. כן, חבר הכנסת טיבי, סגן יושב-ראש הכנסת. הנשיאות דנה בנושא. דסקסה אותו. היה ויכוח. זה הוכרע באופן דמוקרטי - - על פי החלטת הרוב. - - כן, שאין לקבל. נערכה הצבעה בנשיאות? לא.

שיש רוב נגד ההחלטה. בזה מסתיים תפקידי פה כסגן יושב-ראש. האם אתה תצביע בעד עמדת הנשיאות או נגדה?

מה הדרישות? בוא נשמע את הדרישות. אני שוקל את צעדיי. חבר הכנסת טיבי, אנא מנה את דרישותיך בפני חברי הוועדה. מתפטר מסגנות יושב-ראש הכנסת. זו האופציה הראשונה. אני מצביע יחד עם נחמן. אופציה מעניינית.

שנייה, שהקואליציה תביא ים לשלושה יישובים ערביים במקום השיטפונות שיש. או שאני אנהג באופן ממלכתי ולא אצביע. מי בעד הערעור של חבר הכנסת נחמן שי ירים את ידו. נא לספור את המצביעים. הצבעה בעד 4 נגד 6 נמנעים אין הערעור לא נתקבל. ארבעה בעד.

שישה נגד. ההצעה לא התקבלה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:31.